שלום, אני מתכבד לפתוח את ועדת הכנסת. נושא סעיף א' בסדר-היום: חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו-2016. החילופים הם נציגים בוועדת המדע: במקום חבר הכנסת אורי מקלב יכהן חבר הכנסת דוד ביטן. במקום חבר הכנסת יואב קיש תכהן חברת הכנסת יפעת שאשא-ביטון. יש מישהו שרוצה להתנגד?

הצבעה בעד 4 נגד, אין נמנעים, אין ההצעה לחילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו-2016 נתקבלה. ההצעה התקבלה. סעיף ב': המלצה להארכת כהונת חברת הכנסת נאוה בוקר כסגנית

מי בעד?